בוקר טוב. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת החינוך. יש לנו היום סדר יום עמוס במיוחד. יש כמה נושאים גדולים ואנחנו ננסה לחלק את